אנחנו מתחילים את הדיון, סוף סוף יש לנו נוסח מוסכם לתקנת קורונה

לפני שנתחיל בהקראה, טל פוקס מטעם משרד הבריאות תגיד כמה הבהרות. הבהרה קצרה, כן רציתי